בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ו באדר התשפ"ג, 20 במרס 2023. על סדר היום קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בהצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 7), התשפ"ג-2023, הקדמת הדיון בהצעת החוק לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת. הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 7)

יש כ-13 שעות, אם אני מדייק, 13.5 שעות, קרוב ל-14 שעות כולל בקשות דיבור. אנחנו מבקשים להחיל את סעיף 98 רק על השמית מכל צד. כמה שמיות? סך הכול אתם אחד ואנחנו אחד.

אחד על חוק כזה? זה לא הגיוני.

בדרך כלל עושים שלוש על חוק כזה. לא עושים אחד. אני אגיד לכם כמה הצבעות יש. יש בסך הכול שבע הסתייגויות בשלושה סעיפי חוק. שלושה סעיפים בקריאה שלישית. בדרך כלל עושים בחוק כזה שלוש שמיות ולא אחת. זה לא פג תוקף. אני אנסה לעזור לו. אנחנו עכשיו ערב פסח. הוא אומר כמה שעות היה דיון על חוק ההתנתקות, לפי אותן שעות צריך לעשות. תאמין לי שאתה לא רוצה. בשעות לא הורדנו . יש לי הצעה. אני מציע שתפרידו את ההצבעה על סעיף 98 מהקדמה של הדיון כי הקדמה של הדיון, אנחנו נתנגד אבל יש לכם רוב ומן הסתם תעבירו. לגבי 98, יש לי הצעה שיכול להיות שנצביע ביחד כולנו. אתם לא נוגעים בכמות השעות, אנחנו נעשה שלוש שמיות מכל צד, והאופוזיציה תוכל לחלק את הזמן של המסתייגים בין כל המסתייגים לפי רצונה, כמו שבדרך כלל עושים כאשר מפעילים את סעיף 98. לא. בעניין הזה של לחלק, כיוון שאנחנו משאירים את כל השעות, אנחנו לא נהיה מוכנים לחלוקה. אני אמרתי שתהיה הצבעה שמית אחת. אם אתם רוצים להגיע, לא יודע. שמית זה לא מה שמקובל כאן. זה לא פג תוקף ולא שום דבר. אנחנו בכלל לא חושבים שצריך להפעיל סעיף 98. נכון. זו הנקודה העיקרית. כמות ההצבעות שציינה כאן היועצת המשפטית היא לא גדולה. לכן הכול יכול להיות שמי. יש סיבה להגביל הצבעות שמיות כשיש כמות חריגה של הצבעות. כאן, כמה אמרת? שבע הסתייגויות. שבע הסתייגויות. לדעתנו אין סיבה בכלל להגביל הצבעות שמיות. אם אתם לא מוכנים לחלוקת הזמן, אנחנו נתנגד ל-98. זה יהיה 98 שלא בהסכמה עם כל ההשלכות של זה כי כמו שאתם יודעים, כל ה-98 שלא בהסכמה נספרים לחובתה של הקואליציה. זאת הגישה של שגית. אנחנו חושבים שה-98 כאן מיותר. אני חושב שבהתנתקות היית צריך להצטרף כי זה גם חוק שאתה בעדו. אני בעדו. אני מודיע כאן שאני אצביע בעדו. זה לא קשור לסדרי הדין. אנחנו רוצים לראות למי יצביעו אנשים מהקואליציה.

למשל ראש הממשלה נעלם מההצבעה בקריאה הראשונה. גם מהטרומית הוא נעלם. מאוד מעניין אותי לראות את מי שראה את עצמו באותה עת כמי שהיה יושב ראש האופוזיציה בתקופת ההתנתקות. היה גם שר האוצר וגם יושב ראש האופוזיציה בו זמנית שזה משהו מאוד מאוד ייחודי. והצביע בעד ההתנתקות. הוא פרש שבוע לפני. כשהוא כבר לא יכול להשפיע. כשהוא כבר לא יכול להשפיע. הוא דיבר על עצמו כמי שהיה יושב ראש האופוזיציה בכל התקופה של המאבק על ההתנתקות. אתה יודע, לפעמים הזיכרון בגיל כזה קורס. כן, יכול להיות שזה חלק מהנבצרות. אנחנו דנים עכשיו בנבצרות ויכול להיות שזה חלק מזה. אמרו שאתה מתקדם לגיל שלו. כולנו מתקדמים. כל אחד בקצב שלו. הלוואי על כולנו להיות כמוהו בגיל שלו. מישהו היא צריך ליצור נבצרות כשאריק שרון עשה את זה.

בהתנתקות לא. אחרי שלפיד פרש, אנחנו נכנסנו. ממה נפשך, אם אתה מחליט שההתנתקות הייתה שבוע אחרי נתניהו, אז ממש לא היינו. אתה לא יכול לתפוס את החבל משני הקצוות, אלקין. אבל זה מה שנתניהו עושה כל הזמן. חזרה לנושא שבדיון. אין כאן סיבה להפעלה של 98. לפני שאנחנו נ מצביעים, מעניין אותי לשמוע את עמדת הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי אמר את עמדתו.

יש הצדקה ל-98 בהצבעות? זאת הצעת חוק שקשה להצדיק עליה 98 בכלל. נכון שבכנסת הזאת עשו יותר קביעות של מה שנקרא הפעלה רכה של הסעיף, שלא מגבילה את משך הדיון או שעת ההצבעה אלא רק קובעת הגבלה של ההצבעות השמיות. אבל כאן אין סיבה לעשות את זה. אלה לא 40 הצבעות, לא 70 הצבעות ולא 100 הצבעות. אלה שבע הצבעות. אני מסתכלת על ההחלטות הקודמות. אני רואה שהמקרה היחיד בו הייתה הצבעה שמית אחד היה עת היה דיון על סדרי דיון על כמה הצעות חוק ואז אמרו שמית על כל אחת.

אגב, כולם היו פגי תוקף, לפי מה שאני זוכר. כאן זה לא פג תוקף,

יש כאן שבע הצבעות. גם לך יש עניין שהחוק יעבור בהקדם. אני בעד. לכן הצעתי לך. אני מוכן להציע לאופוזיציה ואני מקווה שחבריי באופוזיציה יתמכו בעמדתי. אם אתם תסכימו לחלוקת זמן על ידינו, אנחנו נסכים - - - עוד יחשבו שאתה שואל אותם באמת. אני תמיד שואל. אנחנו מתייעצים. יחשבו שאתה מחכה לתשובה. אני מציע לך אמיתית, במקום שתלכו כאן ל-98 כנגד עמדת הייעוץ המשפטי וחד צדדי, אני מציע לך שנצביע יחד איתכם על 98 בתנאי שתהיה חלוקת זמן חופשית בין המסתייגים ויהיו שלוש שמיות לכל צד. בעיניי זה גם סדר העדיפויות. חלוקת הזמן ואחר כך השמיות. חלוקת הזמן בינינו היא הכי חשובה ואחר כך השמיות. אז זה יהיה הפעלת 98 בהסכמה. בהסכמה לא צריך 98. הם רוצים בכל מקרה את 98. עדיף.

הצעה אחרונה לפני שאתה מחליט מה אתה עושה. אני אציע לחבריי אפילו לצמצם את השמיות לשתיים ולא לשלוש, אם תסכימו לחלוקת הזמן. אני מקבל את ההצעה שלך לשתי שמיות אבל בלי חלוקת הזמן. לא, זאת לא ההצעה שלי. אנחנו מתנגדים. זאת לא ההצעה שלי.

אנחנו מתנגדים נחרצות ל-98 כל עוד הוא לא בהסכמה. אדוני, לפני שאתה מקבל החלטה, עדיף להגיע להסכמה. אני מקבל גם את הדעה של היועצת המשפטית שאומרת שלא היה אחד. גם שתיים לא היה. שתיים היה הרבה. בחוק הזה לא היה. בוא נשאל את הייעוץ המשפטי. קצרה. היה שתיים כשזאת לא סדרה וכשזה לא פג תוקף? איפה היה שתיים? היא אומרת שיותר קל. תמיד היה שלוש. אם כן, אתה רוצה להשאיר את זה על אחד? אתה יכול להצביע חד צדדית על מה שאתה רוצה אבל תהיה כאן טענה לאי תקינות ההליך. שוב, חלוקת הזמנים יותר חשובה. חלוקת הזמנים, אני לא מוכן. אלקין, אני מציע שתי הצבעות שמיות, לא נוגעים בדיבור, גם מבחינת סדר הדיבור החלוקה היא כפי שקיימת כרגע כאשר אחד עולה ואחד יורד. אני מביא את זה להצבעה. אנחנו מתנגדים נמרצות. אין כאן נסיבות להפעלה של 98. לטעמנו 98 כאן בכלל מיותר.

מי בעד קבלת ההצעה שהצעתי עכשיו? קואליציה. מי בעד? 5. מי נגד? 4. מי נמנע?

הצבעה אושר אנחנו מתנגדים נחרצות. התקבל. רוויזיה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק ההתנגדות, על הקדמת הדיון. מי בעד הקדמת הדיון? 5. מי נגד? 4. מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה אושר התקבל. רוויזיה. הנושא הבא בסדר היום. אדוני היושב ראש, יש משהו שעומד מאחורי הדורסנות הזו? אנחנו רוצים להבין. כל חברי הכנסת מהאופוזיציה שנמצאים כאן מגישים רוויזיה. אני לא חושב שאתה חושד בי בדורסנות. אני חושב שההחלטה הזאת היא דורסנית.

יש משהו שעומד מאחורי זה? נכתב בפרוטוקול. אגב, מה הצבעת על שמית אחת או על שתיים? שתי שמיות. תודה. אלקין, כדי שלא תגידו שדורסים, אני גם שומע את הצד של הלשכה המשפטית ומשתדל. הצד של הלשכה המשפטית אמר לך שאין הצדקה להפעלת 98. בכנסת הקודמת בנושא 98. אתם כבר מזמן עברתם את המכסה של הכנסת הקודמת. ממש לא. פינדרוס, תספור. זה בלימודי ליבה.

רציתי לאשר לך אתמול עוד לימודי ליבה ולא אישרת. בכנסת הקודמת על חוק של 13 שעות ושבע הסתייגויות, לא הפעילו את סעיף 98. עם כל הכבוד, אלה 10 הצבעות. אומרת היועצת המשפטית שהמלחמות הכי גדולות שהיו, רובן היו על סעיף 98. אם כבר דיברתם על דריסה, דרסתם. אני לא רוצה להגיע למקום הזה. הכול בסדר. אנחנו בסעיף הבא. הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4, הוראת שעה,

התשפ"ג-2023 מבקשים גם כאן סעיף 98. ההצדקה היא מכיוון שפג תוקף. אנחנו מבקשים שעתיים והצבעה שמית אחת לכל צד. שעתיים? זה חוק אחד. זאת לא סדרת חוקים. מה העמדה של הייעוץ המשפטי? זה אמנם פג תוקף אבל שעתיים? יש פה 49.... איך שעתיים? רק בקשת דיבור של כל אחד חמש דקות, היה מגיע יותר. איך אפשר שעתיים? אני מאמין שאתם תצליחו לחלק את השעתיים האלה. ארבל, יש לזה הצדקה כלשהי? אני הייתי מאפשרת לפחות לכל מסתייג לדבר פעם אחת. תעשה חשבון.

על ההחלטות של הכנסת

מסתייגים זה חמש דקות. 250 דקות. זה ארבע שעות. אנחנו יודעים למשל שגנץ לא תמיד עולה לדבר. זאת כבר בחירה שלהם. אתה לא יכול לקחת מהם את הזכות. לכן אני אומר, תתחלקו ביניכם. אי אפשר לקחת מהם את הזכות הזאת. אין שום הצדקה לזה. תסתדרו. אין לזה כל הצדקה. תסתדרו כמו שרציתם להסתדר קודם לאחד לתת שעה ולאחד לא לתת כלום.

למה?

תקנון או לא תקנון, שום דבר לא מעניין אתכם. אפשר לשמוע בצורה מסודרת את עמדת הייעוץ המשפטי? כן, מה אומרת היועצת המשפטית. היא כבר תיתן את העמדה שלה. צריך לומר שזאת הצעה שהיא באמת דחופה אובייקטיבית כי היא פגה תוקף. הבנתי שזאת גם הצעה שעברה בהסכמות מבחינת תוכנה. אפשר לא לדבר על חוק דרעי 2 ולא לדבר על חוק המתנות ולבחור את מה שחשוב אובייקטיבית. מה זאת אומרת בהסכמה? להצעת החוק הוגשו הסתייגויות על ידי הסיעות. אבל עדיין יש הבדל בין הצעות שהן מאוד קונטרוברסיאליות. אנחנו גם מתכוונים להצביע בעד ההסתייגויות האלה וצריך לנמק אותן. אני לא מבין איך אפשר לא לתת לכל חבר כנסת שביקש לדבר על החוק הזה. הרי אם הוא היה מבקש בקשת דיבור, גם הייתם מבטלים לו בקשת דיבור? לא, זה אותו הדבר. לכן אני אומר שאי אפשר למנוע דבר כזה. אוקיי.

שמענו. זה המינימום שכל מסתייג יכול לנמק את הסיבות שלו להסתייגות. יכולות להיות סיבות אחרות. איך אפשר למנוע מחבר כנסת לנמק אפילו פעם אחת? ינון, אתם מכשילים את החוק. אני אומר לך, פרוצדורלית. אוקיי. הפעם זה מאוד על הצד הנמוך. זה באמת לא מאפשר לחלק מהמסתייגים לדבר בכלל. יש פה 245 דקות, אם כל מסתייג ידבר רק חמש דקות. זה ארבע שעות. זה משהו סביר בתנאים האלה. אף על פי כן אלקין, דעתך נשמעה נביא את זה להצבעה. לכן אני ניגש להצבעה על סעיף 98 להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

האופוזיציה, איך היא מחלקת את הזמן? ברגע שאנחנו עושים שעתיים, אתם מחלקים את זה לפי איך שאתם רוצים אבל כולכם רוצים לדבר, אז תחלקו את הזמן. תשתדלו שבשעתיים כולם ידברו ושלא בסוף חס ושלום מישהו לא ידבר לפי מה שאמרתם. כולם לא ידברו. מסגרת הזמן שאתה מקציב, חצי מהמסתייגים לא יוכלו לדבר. יהיו שלוש דקות לכל אחד. אולי קצת פחות, 2.5 דקות. אי אפשר. אפשר.

תעשו את הכול שזה יהיה אפשר.

חמש דקות זה המינימום. שתי דקות ותן בונוס על שש הסיעות. אני מבין שהוא לא מעניין אתכם אבל יש את תקנון הכנסת. אתה יודע כמה אני משתמש בספר הזה? ומה כתוב שם? כמה זמן הסתייגות? בכנסת הקודמת השתמשתי יותר ממך. בקדנציה הזאת לא פחות ממך. מה כתוב שם לגבי הסתייגות? ינון, חסרות לך 20 שנות ניסיון. יכול להיות אבל באופוזיציה יש לי יותר ממנו. כן ירבו, ינון. שמע, אני יהודי מאמין. מה שיהיה, אני אף פעם לא מתפעל איפה אני אהיה בצד הבא. היכן שהקדוש ברוך הוא ישים אותי, אני אומר תודה רבה. חברים, אנחנו ניגשים להצבעה על החלת סעיף 98 על הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4,

עד שעתיים דיבור והצבעה שמית אחת לכל צד. מי בעד? 8. מי נגד? 4. מי נמנע?

הצבעה אושר רוויזיה. רוויזיה בשם כולנו. ההצעה התקבלה. אנחנו עוברים לסעיף הבא, קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 141), התשפ"ג-2023. אפשר לראות את הצעות החוק?

לא רק לי אלא לכל חברי הכנסת שכמוני בטח רוצים לראות על מה דנים. אני חושב שמי שיודע את החוק בעל פה, הוא לא צריך. הצעת חוק התכנון והבניה, תיקון מספר 141. ביסמוט יודע בעל פה. תכף יציעו לזה ועדת בריאות או משהו כזה.

זאת תהיה ועדה מיוחדת.

לכל דבר מקימים היום ועדה מיוחדת. זה המשרד של אורית סטרוק. להוסיף נציג. יש בקשה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. בגלל שזאת אורית סטרוק, חשבו שזה צריך להיות שם.

זה מה שאתם ביקשתם. מאוד הגיוני. כמו הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ואלכוהול. הלשכה המשפטית דווקא הלכה על משהו אחר.

זה כבר לא הגיוני כי מי שכתב אותה הוא כבר השתמש בסמים, כך שלא יעזור לו. אני מוחה על הדיבור הזה. זה לא ראוי. מה לעשות, אני קראתי את הצעת החוק. אלקין, לא מתאים ממרום שנותיך. אמרתי סמים. אולי אלכוהול.

אמרת זה או זה. לא מכובד. אני חושב שגם אותך לא מכבד. זאת הצעת חוק לא מכובדת. יכול להיות אבל להגיד על מי שכתב? לא על מי שכתב. אמרתי מי שכתב את זה, כנראה שכשהוא כתב - - - חופש הדיבור. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. הלשכה המשפטית הציעה להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו מבקשים להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. יש למישהו הערות? אמרתי. מעמד האישה נראה לי הרבה יותר מתאים ואני לא מצליח למצוא הצדקה לחוק. אנחנו הולכים להצבעה. מי בעד העברת החוק לוועדת הפנים והגנת

7. מי נגד? 4. מי נמנע?

הצבעה אושר אושר. הצעת החוק עברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו עוברים להצעה הבאה, הצעת חוק העונשין (תיקון הסדר חילוט לרכושו של סוחר נשק), התשפ"ג-2023, של חבר הכנסת אליהו רביבו.

התשפ"ג-2023 הייתה בקשה של הוועדה לביטחון לאומי. הלשכה המשפטית ביקשה להעביר לוועדת החוקה,

כי זה חוק העונשין. כל שבוע אנחנו חוזרים על זה כאן כמו מנטרה. האכסניה של חוק העונשין היא ועדת החוקה,

לכן אנחנו מבקשים ביטחון לאומי. סתם, אלקין, גם אנחנו מסכימים לחוקה. אם יש סימן שהסתיימה הרפורמה, חוץ מהסעיף הזה,

אנחנו נתמוך. מי בעד העברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט? 11. מי

מי נמנע?

פה אחד. הצבעה אושר אושר פה אחד. אתה רואה, אנחנו ענייניים. אני במקום המפלגות החרדיות הייתי דואג. זה שרוטמן מוכן לקבל את זה אליו, זה אומר שלא תהיה פסקת התגברות.

זה סימן מדאיג, שכל מה שהובטח לכם לא הולך לקרות. רוטמן לקח לעצמו מעט חוקים והוא לא משחרר אותם והוא ממשיך עם הרפורמה. תהיה רגוע. הסעיף הבא הוא הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבוריים (תיקוני חקיקה),

בוועדה לקידום מעמד האישה. הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבוריים (תיקוני חקיקה),

אני מציעה את זה ברצינות ולא בצחוק. להעביר לוועדה לקידום מעמד האישה. למה לא

אנחנו לא מדברים רק על ייצוג נשים. היות ואין ייצוג נשי כנשים, אז כדאי שאנחנו נסתכל על זה גם וגם. חוץ מאוכלוסיית החרדים, שי גם אוכלוסיית נשים. כמובן שבתוך אוכלוסיית החרדים יש גם נשים וגם גברים. לצערי הרב את המדינה לא מעניינות הנשים הערביות אלא רק גברים. האם אני מחדשת לך ככל שמדובר על ייצוג הולם לנשים בכלל? כנראה שאני מחדשת לך. חבר הכנסת פינדרוס, אתם מוכנים להגביל את החוק הזה רק לנשים חרדיות? ממילא הן עובדות. ומה לגבי נשים בכלל?

לא מדברת על נשים חרדיות. אני רוצה שתענה לי על השאלה הרחבה, על ייצוג הולם לנשים. אני הגשתי הצעות שנוגעות לייצוג הולם לנשים והן לא עברו את הסף. היות ונשים לא מיוצגות בשוק העבודה וגם לא ברשויות המקומיות כמו שצריך, כדאי שאתה תיתן על זה את הדעת. עכשיו הן יהיו מיוצגות פחות. אנחנו עכשיו מדברים על הצעת החוק של חבר הכנסת משה גפני. גם אני שותף להצעת החוק הזאת. הוא מדבר על ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית בכלל, גם לנשים וגם לגברים. יש מי שביקש את ועדת העלייה והקליטה, יש מי שביקש את ועדת העבודה והרווחה, עכשיו אומרת חבר הכנסת שרון ניר שהיא מבקשת הוועדה למעמד האישה. מכיוון שאנחנו רוצים גם מעמד האישה וגם מעמד הגבר בציבור החרדי. הוועדה למעמד האישה היא ועדה למעמד האישה ושוויון מגדרי. היא עוסקת גם בגברים. הלשכה המשפטית ממליצה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו נגיע לפשרה ואנחנו ממליצים שזאת תהיה ועדת העבודה והרווחה כי שם מדובר גם בתעסוקה. למה לא חוקה? למה שלא נלך לפי המלצת הייעוץ המשפטי? כי אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי פשרה וזו הפשרה. פשרה בין מי למי? זה כמו שהקואליציה עושה, בינה לבינה. שם יש אנשים עובדים ונשים עובדות. ייצוג הולם הוא מקום של ועדת החוקה. ייעוץ משפטי אומר לך את זה. או חוקה או הוועדה לשוויון מגדרי. אלה שתי האופציות. ייצוג הולם לשוויון מגדרי או ועדת החוקה. אנחנו מבקשים להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. אני מתנצל מראש בפני הלשכה המשפטית שהפעם אני כיושב ראש הוועדה לא מקשיב לעצה.

העקרון המארגן הוא זהות יושב ראש הוועדה, אפשר גם

גם שם יש יושב ראש חרדי. אפשר גם לחינוך. גם שם יושב ראש חרדי. גם לוועדת הפנים.

הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 7)

התשפ"ג-2023. אני מבקש לנמק את סעיף 98 על חוק ההתנתקות. אני רוצה להתייחס לבקשה שלי לרוויזיה להפעלה של סעיף 98 על חוק ההתנתקות. אתם ביקשתם להחיל את סעיף 98 על כמות הצבעות שמיות ונתתם רק שתי הצבעות שמיות. אני חושב שזאת טעות וזאת משתי סיבות. האחת, מהותית בחוק הזה אין שום דבר שמצדיק 98, מבחינת הדחיפות, זה לא פג תוקף. יש בחוק רק 13 שעות דיבור כך שגם כמות הזמן היא סבירה. בחוק כולו יש שבע הסתייגויות, שלושה סעיפים והצבעה בקריאה שלישית. זאת אומרת, סך הכול 11 הצבעות בלבד. בכמות כזאת של הצבעות אני לא רואה שום סיבה מבחינת התקנון להגביל את כמות ההצבעות השמיות. אני גם לא אמרתי שנרצה להשתמש בכל ה-11 אבל להגביל מראש בסעיף 98 חד צדדית, בעיניי בחוק הזה זה לא מוצדק. לא יכולת לבקש מאחמד טיבי לנמק את הסעיף הזה על חוק ההתנתקות? בראשית דבריי בדיון אמרתי שאני תומך בחוק. אבל אתה מבקש לייצג כאן פיליבסטר.

אני הצעתי משהו. דווקא להפך. תשמע לי עד הסוף. אני הצעתי לקואליציה, כדי להימנע מהפעלה של סעיף 98 שאין לו כאן הצדקה וגם הייעוץ המשפטי לא שבע נחת מהפעלת סעיף 98 בנסיבות האלה, הצעתי לעשות 98 בהסכמה. שנצביע בעד הפעלה של סעיף 98 בחוק הזה ובתנאי שתאפשרו כחלק מ-98, תגבילו אותנו בשמיות אבל תאפשרו - - - בהסכמה אתה כולל גם את הסכמת חד"ש-תע"ל? אני מניח שאני אצליח לשכנע גם את חבר הכנסת טיבי. דברים טכניים בלבד. לא דיברתי על הצבעה על החוק. אלקין תומך בהצעה הפשיסטית. אמת. תומך בהצעה ואפילו היה היוזם הראשון שהגיש אותה בפעם הראשונה. אחלה אופוזיציה. אני אגיד מה הצעתי וזאת הזדמנות אחרונה שאולי תשקלו את הצעתי. אם אתם תאפשרו לאופוזיציה לחלק חופשי את הזמן שיש לה בין המסתייגים, אנחנו נתמוך בהפעלת 98 במתכונת שהצעתם. הצעתם נרשמה בפרוטוקול. חבר הכנסת אזולאי בשם יושב ראש הקואליציה.

לא בשם יושב ראש הקואליציה. קחו התייעצות סיעתית. איפה שאני,

ליתר דיוק, ביקשתם שלוש שמיות ואמרנו שיהיו שתי שמיות. ינון, יש שאלה יותר חשובה. היום חברי קואליציה מתבקשים כל בוקר לומר בעד רוטמן או נגד רוטמן. אחר כך אתה צריך להמשיך. עשינו את זה בדיון הראשון. שתהיה בריא. אפילו העברנו לו חוק לדיון בוועדה. אני מדגיש ואומר שבהתחלה רצו שלוש ואני אמרתי אחד. אחר כך אמרתי שניים. שתי שמיות. בסופו של דבר לא קיבלתם את ההצעה שלנו , אמרתי שאף על פי כן היועצת המשפטית אמרה שאחד לא ראוי. גם שתיים לא ראוי. בסדר. אין הצדקה ל-98 אלא אם כן זה בהסכמה. בדיון הקודם היועצת המשפטית אמרה משהו אחר לגבי השתי שמיות או השלוש שמיות או אחת.

אחת.

אני מקבל. אמרתי שאני מכבד. זה היה בחוק כשהייתה הצדקה ל-98. כאן אין הצדקה. יש כאן הצדקה. אתה בעצמך יודע שצריך לסיים עם החוק הזה כמה שיותר מהר. יש דיון שעומד אצל השופט נעם סולברג וגם הוא ביקש לדעת מה קורה. זה יסתיים הלילה כך או כך. השופט סולברג לא יפסוק באמצע הלילה. שופטים כאלה טובים, אני בטוח שגם באמצע הלילה הם עובדים. לא ידוע לי שהוא קבע דיון באמצע הלילה.

לכן אנחנו אמרנו ובאנו עם ההצעה ששתי שמיות, אנחנו משאירים את זה. אנחנו לא מוכנים להביא בהסכמה של 98 וגם לתת לכם את כל מה שאתם רוצים, לכווץ לכם את כל הדקות וחלוקת דקות דיבור כפי שאתם מבקשים. לכן אדוני היושב ראש, אם לא מפריע לך, מבחינתנו שייגשו להצבעה מי בעד הרוויזיה ומי נגדה. אני עובר להצבעה. מי בעד הרוויזיה? 6. מי נגד? 8. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. אני עובר לסעיף הבא. הקדמה לדיון בהצעת חוק. את הרוויזיה ינמק חבר הכנסת מתן כהנא. אמנם מדברים על רוויזיה אחרת אבל אני כן הייתי רוצה להציע לחבריי את הדיל הבא. אלקין, אני מציע לך להקשיב. אתה מדבר בשם רע"ם וחד"ש-תע"ל? אני מדבר בשם כולם. אני רק מוודא. אני רוצה עכשיו להציע שאת ההצבעה על חוק ההתנתקות אנחנו נעשה מתי שאתם רוצים, בשעה שהכי נוחה לראש הממשלה נתניהו ובתנאי שהוא יגיע להצבעה. כל שעה שנתניהו רוצה להצביע, הצבעה ראשונה מיד אחרי הצבעות אי אמון. בכל רגע שנתניהו רוצה, חותכים את כל זמן הדיבור ונתניהו בא להצביע בעד הצעת החוק הזאת.

סטרוק. לדעתי חברי הקואליציה ישמחו. הבעיה היא שנתניהו לא הצביע בקריאה הטרומית, הוא לא הצביע בקריאה הראשונה וגם אין שום סיכוי שנתניהו יבוא להצביע בקריאה השנייה והשלישית. אז מה אתה אומר אדוני יושב ראש הישיבה? משה ארבל, מה אתה אומר? בוא נעשה את ההצבעה ואנחנו חוסכים לכם 13 שעות. מתי נוח לנתניהו, אז נצביע. אני שומע את הדברים ברוב קשב. אפשר להציע משהו? תציע בהצעה הבאה. אשר על כן אני מביא את ההצעה המעניינת להצבעה. אתם מצביעים על הקדמת הדיון .

אולי הם רוצים להתייחס. אולי קרויזר לדוגמה רוצה להתייחס? מי בעד קבלת הרוויזיה? 6. מי

אני תוהה אם נתניהו יגיע להצביע בעד החוק. משה סעדה מפחד להצביע נגד. הוא ממתין. אנחנו ברוויזיה על חדלות פירעון. חבר הכנסת משה טור פז. ברשותך אדוני היושב ראש, אני אנמק אבל קודם כל אני רוצה להפתיע ולברך את ועדת הכנסת שאחרי הרבה מאוד זמן העבירה חוק לוועדת החוקה. אני חושב שבדבר הזה יש חידוש מרענן שוועדת חוקה תתחיל לעסוק בדברים החשובים באמת ולא בדברים אחרים. אתה רוצה להגיד שאתם הולכים להפגין כבר חודשיים על דברים לא חשובים? זה מה שאתה אומר עכשיו? בדיוק אוהד. אני חושב שכל הכנסת הזאת מטורללת כבר שלושה חודשים. אם חבר הכנסת סעדה כבר התעצבן על חבר הכנסת רוטמן הבוקר, אז כבר באנו קצת על סיפוקנו. לא באת לוועדה.\ מסתדרים יופי בלעדיי. אני רואה. גם חברת הכנסת גוטליב. אשר על כן אני ממליץ לקבל את הרוויזיה ולהטיל מקסימום משימות על ועדת החוקה כדי שהיא תתייחס לדברים החשובים באמת. בשים לב לנימוקים המפורטים, חבר הכנסת טיבי? אין מה להוסיף. אין. הוא משכנע. השתכנעתי. אני עובר להצבעה.

6. מי נגד? 3. מי נמנע? הצבעה בהסכמת חברי הקואליציה והאופוזיציה אנחנו פותחים את הרוויזיה לדיון על חוק חדלות פירעון. אבל סוגרים את שלוש השעות ולא פותחים את זה שוב לדיון ולא עוד פעם רוויזיה על זה. אין רוויזיה. אנחנו נצביע נגד. חבר הכנסת אלקין, בבקשה. חבר הכנסת טור פז כבר הציג את בקשת הרוויזיה. צריך קודם להצביע בעד. לפני שאדוני ינמק אנחנו נצביע. מי בעד קבלת הרוויזיה? בעד הרוויזיה. כולנו בעד. הצבעה הרוויזיה נתקבלה הרוויזיה נתקבלה פה אחד. ההצעה היא שלכם.

אין הסכמה. מכיוון שנשמעו דבריו של אלקין וגם דבריה של היועצת המשפטית ששעתיים זה מעט זמן, אנחנו מוכנים להעלות את לשלוש שעות ועל זה אנחנו מבקשים לגשת להצבעה. במקום שעתיים יהיו שלוש שעות. אנחנו נצביע נגד כי אנחנו סבורים שצריכים להיות ארבע שעות לפחות. מי בעד ההצעה? 7. מי נגד? 4. מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה ההחלטה נתקבלה אני קובע שההחלטה החדשה בעקבות פתיחת הרוויזיה התקבלה. סעיף אחרון. קביעת ועדה לדיון בחוק להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023. מי רוצה לנמק את הרוויזיה? את הייצוג ההולם?

אנחנו סברנו שנכון להעביר את ההצעה הזאת לוועדה לקידום מעמד האישה מאחר וכל מה שקשור בנושא שוויון מגדרי ובייצוג הולם נמצא שם. נכון שמי שידון בזה, זאת הוועדה לקידום מעמד האישה, בפרט בנושא נשים בכלל וגם בנשים חרדיות. תודה רבה. אני עובר להצבעה. מי בעד הרוויזיה? 4. מי נגד? 7. מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. הישיבה בהפסקה. אנחנו נודיע מתי תתחדש הישיבה.